בוקר טוב לחברי הוועדה ולכל המשתתפים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ז' בתמוז התש"ף, 29 ביוני 2020, ישיבה מספר 26. אשמח להתחיל עם הסעיף הראשון על סדר היום: בקשה של יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת העלייה,

אני מבין שזה נעשה בהסכמה. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326) הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23) בבקשה, גברתי היועצת המשפטית של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. שלום לכולם, אני מירב תורג'מן, היועצת המשפטית של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. מדובר בהצעת חוק לתיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים, שמטרתה לאפשר למשך חודשיים לחיילים משוחררים להשתמש ביתרת הפיקדון העומדת לזכותם לכל מטרה שהיא, עד לסכום של 4,000 שקלים. הנושא נדון בוועדת העלייה והקליטה שלוש פעמים בשבועיים האחרונים. יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת ביטן, פעל רבות להשגת התקציבים הדרושים לסיוע לאותם חיילים משוחררים, ובכללם חיילים בודדים משוחררים. הובא לידיעת הוועדה שחיילים בודדים שהשתחררו בתקופת הקורונה נקלעו למצוקה כלכלית קשה, הם לא יכלו להשתלב בשוק העבודה וגם לא היו זכאים לדמי אבטלה משום שהם לא עמדו בתקופת האכשרה הנדרשת. מדובר בתיקון שהוא הוראת שעה קצרת מועד ואין כמובן כוונה לפגוע בסמכות ועדת העבודה בכל הקשור לחוק קליטת חיילים משוחררים.

מישהו רוצה להתייחס? זה מסוכם בין שני יושבי-ראש הוועדות?

למיטב ידיעתי, כן. התבקשתי לומר שהצעת החוק תיקבע לדיון ביום רביעי הקרוב, ככל שזה יעבור לוועדת העלייה.

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. תודה.

אני שמחה מאוד ליטול חלק בדיון הזה, כמי ששירתה כחיילת בודדה. חשוב להבין גם את ההקשרים הרוחביים של האתגר שיש פה. אני מאוד מאוד שמחה על הניסיון, ההכרח שנוצר ממנו. אני כל הזמן אומרת שהקורונה בעצם רק האירה זרקור על כל מיני דברים שבלאו הכי מבעבעים מתחת לפני השטח והם הכרחיים. חשוב נורא להבין, כאשר אני שירתי כחיילת בודדה לפני כ-30 שנים לא היה מערך התמיכה שיש היום בצבא ובכל הארגונים הנלווים. כל מה שקרה הוא שנדחה הקץ, זאת אומרת הקשיים הנלווים לעזוב משפחה וקהילה וכל מה שכרוך בכך ובאמת שאין מערך תמיכה עם השחרור הם פשוט נדחו. אין ספק שהמקום הנכון הוא אחר כך ועדת העבודה והרווחה. אני חושבת שזאת הזדמנות, וטוב שלא נחמיץ אותה, להסתכל על כל הנושא הזה באמת בצורה רוחבית ורחבה יותר ממה שההכרח הנקודתי הזה זימן לנו. את מוזמנת להגיע לדיון בוועדת הקליטה ואפשר שם להרחיב. בעזרת השם גם אהיה חברה בוועדת הקליטה ואתרום ככל שביכולתי. באמת יש לי זכות להיות חלק מן הדיון החשוב הזה.

עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אנחנו נצביע על שתי הצעות החוק ביחד. מי בעד העברת שתי הצעות החוק לדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות?

מי נגד? מי נמנע?

אין הבקשה של יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעות החוק שפורטו מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות אושרה.

בעד, אין נגד ואין נמנעים. הבקשה אושרה והצעות החוק יועברו לדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. תודה רבה ליועצת המשפטית של הוועדה.

המלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד.

ואת חבר הכנסת יוסף ג'בארין ליושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, לתקופה של שנה.

מישהו רוצה להתייחס?

לשנה זה נוגע לשתי הוועדות? שנה זה נוגע לוועדה לזכויות הילד. בבקשה אחמד טיבי. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. אין ספק שהוועדה לזכויות הילד היא אחת הוועדות החשובות. הנושא חשוב. הוא חשוב לכל חברי הכנסת. ראינו ברשימה המשותפת חשיבות רבה לבקש שנציג של הרשימה המשותפת יעמוד בראש הוועדה. פניתי לחבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב-ראש ועדת הכנסת, וגם לכחול לבן. אני רוצה להודות לכם שאחרי כמעט חודש של מגעים הדבר הזה יוצא אל הפועל. המועמד שלנו על פי החלטת הסיעה לכהן כיושב-ראש הוועדה לזכויות הילד הוא חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מועמד ראוי לכל הדעות ואני בטוח שהוא יעשה עבודה מצוינת בנושא חשוב ביותר. במקביל כחול לבן יקבלו את ראשות הוועדה למאבק בנגע הסמים, כפי שאדוני אמר למשך תקופה של שנה. אני רוצה לברך את חברי יוסף ג'בארין אחרי ההצבעה, אני לא יודע אם זה יעבור. אני חושב שזו בחירה טובה, הישג חשוב ואמירה חברתית חשובה לרשימה המשותפת.

אנחנו דנים כרגע בסעיף ב': המלצה למינוי יושבי-ראש לוועדות שכבר הוקמו. בוועדת המדע והטכנולוגיה אנחנו מבקשים להמליץ למנות כיושבת-ראש הוועדה את חברת הכנסת עינב קאבלה, ולהמליץ למנות כיושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד את חבר הכנסת יוסף ג'בארין למשך שנה. אחרי שנה יהיו החלפות, חילופי גברי בוועדות האלה. הוועדה לזכויות הילד תעבור לכחול לבן והוועדה לנגע הסמים, שתיכף נקים אותה, תעבור לרשימה המשותפת, לנציגי האופוזיציה. צריך לומר שזה לא אוטומטי, אין פקיעה.

אני רק אומר שזו הכוונה. יש יושב-ראש חליפי לוועדה למעמד הילד בעוד שנה, שבינתיים לא נקבע. נשמע את דבר המועמד. אני שמח שהצלחנו להתקדם בנושא הזה. מלכתחילה סברנו ברשימה המשותפת שצריך לקבל יותר מבחינת חלוקת הוועדות. אנחנו הרשימה השנייה בגודלה באופוזיציה ולדעתנו הוועדה לזכויות הילד בהחלט יכולה להיות ועדה שנוכל לקדם בה בכלל זכויות ילדים בישראל וגם נושאים שקרובים ללבו של הציבור הערבי. אבל כפי שאתם יודעים, זכויות הילד הם נושאים אוניברסליים ילדים יהודים וערבים, חרדים וחילונים. אני שמח להוביל את הוועדה הזו. אם אני לא טועה, הוועדה הזו הוקמה ב-1999 ביוזמה של חברת הכנסת תמר גוז'נסקי. מבחינתי זה יכול להיות סגירת מעגל בעניין הוועדה החשובה הזאת. תודה לך על ההצעה, תודה ליושב-ראש הסיעה על התמיכה. אני מקווה לשיתופי פעולה פוריים עם כל החברים בוועדה ועם כל הסיעות בבית. אשמח לברך קודם כול את חברתי עינב קאבלה על מינוי ראוי וחשוב מאוד לוועדה שאני מסכימה מאוד עם יוסף ג'בארין, ואולי אני רוצה במקביל לברך גם אותך, על ועדה שבה אני חושבת שהמקומות לשיתוף פעולה לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל מהווים הזדמנות באמת לעבוד יחדיו Across the floor, כמו שאומרים. אני מאוד מאוד מקווה שנמצא את ההזדמנויות הרבות להאיר על הרב המשותף ולא על המעט המפריד בינינו, לטובת אזרחי מדינת ישראל. ברכות לשניכם. מי שבירכה אותך היא מי שעתידה להחליף אותך בעוד שנה בתפקיד כיושבת-ראש הוועדה. נעבוד יחד איתו לאורך כל הדרך בעזרת השם. מכיוון שאני מכיר את עינב קאבלה היטב אני יכול לדבר בשבחה. נעשה את זה בהרחבה בוועדה כאשר נמנה. אני בהחלט ממליץ לוועדה להמליץ לבחור בעינב קאבלה וביוסף ג'בארין ליושבי-ראש הוועדות,

מי בעד ההמלצה?

מי נגד? מי נמנע?

אין ההמלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד אושרה. 8 בעד, אין נגד ואין נמנעים.

חיכיתי לאחרי ההצבעה. קודם כול, תודה. דבר שני, אני מלאת רצון לעבוד ולפעול בנושאים שבסמכות הוועדה. אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת של הקורונה ושל הריחוק מתחדד הצורך בהרבה נושאים שנדונים בוועדה. נדבר על זה

אני שמחה מאוד להיות יושבת-ראש הוועדה וביחד עם חבריה לעשות דברים חשובים. תודה רבה חברת הכנסת קאבלה. הודעתי אתמול בלילה ואני רוצה להודיע לפרוטוקול: בוועדה למעמד הילד הנציגה שלנו היא חברת הכנסת היבא יזבק. היות ויש לנו רק מקום אחד אז הנציג שלנו במקום חברתנו היבא יזבק ואני מודה לה על כך שהיא הסכימה יהיה חבר הכנסת יוסף ג'אברין. אנחנו נודיע על כך במליאה היום ואז הדברים ייכנסו לתוקף בצורה מסודרת. אנחנו עוברים לסעיף ג'. אנחנו מבקשים להקים ועדה מיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול, לפי ההרכב הבא המוצע. בוועדה יהיו תשעה חברים לליכוד שלושה נציגים, ליש עתיד-תלם נציג אחד, לכחול לבן נציג אחד, לרשימה המשותפת נציג אחד, לש"ס נציג אחד, ליהדות התורה נציג אחד ולישראל ביתנו נציג אחד. הסיפור שקדם לזה הוא סיפור מעניין שמראה על חוסר האכפתיות מכל נושא תאונות הדרכים. הוועדה הזאת הייתה אמורה לקום כוועדה למלחמה בתאונות הדרכים, זו הייתה היוזמה, וכבר הייתה סגירה. אחר כך הוסיפו לה, כי נזכרו שיש גם נגע סמים ואלכוהול, אז הוסיפו לבטיחות בדרכים את נגע הסמים והאלכוהול. היו על זה דיונים, זה היה אמור להיות כאן, היה אמור להיות שם, לא משנה מה. אפילו יושב-ראש ועדת הכלכלה, מרגי, אחרי לבטים בסופו של דבר הסכים שיופקע מסמכויות הוועדה נושא הבטיחות בדרכים והוא יהיה בוועדה מיוחדת, מתוך איזו מחשבה, כך אני רוצה להאמין, שוועדה מיוחדת שתטפל בבטיחות בדרכים תעשה עבודה טובה יותר ממה שנעשה עד היום וחשובה לא פחות. מתחילת השנה נהרגו 128 אנשים בדרכים, 16 אנשים נהרגו במהלך החודש האחרון, במהלך חודש יוני. עכשיו אנחנו רואים פתאום שבטיחות בדרכים ירד מן הפרק, מקימים ועדה בעניין סמים ואלכוהול. אני מבין, חשוב לקדם את הלגליזציה ואני גם מאוד בעד וחשוב לעשות את זה בעניין סמים ואלכוהול, אבל הבטיחות בדרכים מה קורה עם זה? מישהו יודע מה נהיה? זה הפוליטיקה הרעה במיטבה. אני לא בא בטענות למפלגה כזו או אחרת. אני חושב שזה טענות לכולנו.

הפרצוף הרע של הפוליטיקה. הבטיחות בדרכים, בשם כל מיני ריבים והתעסקויות פוליטיות ומי יהיה יו"ר ועדה זו ויו"ר ועדה זו נדחה, פתאום הורידו את הוועדה לבטיחות בדרכים ואמרו: בואו נעשה רק ועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול. אני לא יודע מה עמדת השרה, מה עמדת סגן השרה, אני לא יודע מה עמדת הקואליציה, מה עמדת האופוזיציה, אין לי מושג מה העמדה. אני יודע מה בסופו של דבר אני רואה מול העיניים ומה אנחנו מתבקשים להצביע בישיבה הזאת. זה על הקמת ועדה שלא קשורה לבטיחות בדרכים, כאשר מראש עד אתמול דובר רק על נושא הבטיחות בדרכים, ובלי התייחסות בכלל למה קורה לכל נושא הבטיחות בדרכים. אשמח לדעת, אדוני היושב-ראש, מי הולך לטפל בבטיחות בדרכים, למה אין לנו ועדה שעוסקת בבטיחות בדרכים, ומה קרה שפתאום ממצב שאמורה להיות ועדה לבטיחות בדרכים יש ועדה אחרת, אמנם חשובה, בסדר גמור, אבל אף אחד לא מתייחס כפי שצריך להרוגים בבטיחות בדרכים.

זה מתחבר לזה שעד היום אף הצעה לסדר ואף שאילתה שביקשתי, כמעט כולן בנושא הבטיחות בדרכים, אף לא אחת התקבלה, והיו גם הרבה מאוד שאילתות שנגעו לנושאים דחופים, על אנשים שמתו באותו שבוע ובאותם ימים, ואף אחת לא התקבלה בנשיאות. אשמח לדעת את עמדת היושב-ראש, אולי אתה יודע את מה שאני לא יודע. ראשית, רק כדי לשים את הדברים בסדר הנכון: הכוונה הראשונה הייתה להקים ועדה בעניין התמודדות עם סמים ואלכוהול, זו הייתה המטרה הבסיסית והראשונה בהקמת הכנסת הזאת. עם הזמן הצטרפה לוועדה בעניין ההתמודדות עם סמים ואלכוהול סוגיית בטיחות בדרכים, ולא להיפך כפי שאתה ציינת. מעבר לכך, היום יש לתחום הבטיחות בדרכים ונכון שחבר הכנסת מרגי, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שעכשיו הגיע, ואני מברך אותך, הסכים בשלב מסוים שהוועדה לעניין סמים ואלכוהול תדון גם בנושא התמודדות עם בטיחות בדרכים, זה נכון, אבל הדברים נוצרו בצורה כזאת שבסופו של דבר הנושא נשאר בוועדת הכלכלה. בניגוד לוועדה לעניין הסמים והאלכוהול, שהיא ועדה מיוחדת שהוקמה לאורך הקדנציות בתצורות כאלה ואחרות, תמיד נושא הבטיחות בדרכים היה חלק אינהרנטי מוועדת הכלכלה. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. רצו לייחד לזה ועדה מיוחדת, היה על זה דיבור. זה לא הסתייע ולא הבשיל, אבל אי אפשר לומר שאין גורם שמטפל בנושא הזה. אפשר אולי, אם תרצה, לפנות מכאן ליושב-ראש ועדת הכלכלה, ככל שימצא לנכון, להקים ועדת משנה שתעסוק בנושא החשוב של התמודדות עם בטיחות בדרכים ברחבי הארץ. מעבר לכך, לגבי ההערה שלך שהצעותיך לא התקבלו בנשיאות, יש לך נציגה בכירה בנשיאות ואם חשוב לה לקדם, ראיתי איך היא נלחמת על נושאים שונים שעלו בנשיאות של חברי כנסת מסיעתך. אני חושב שהנושא הזה לא פחות חשוב מנושאים אחרים שבהם היא נלחמה. יושב-ראש ועדת הכלכלה, אתה רוצה להתייחס? אני שמח שהסוגיה הקואליציונית והאופוזיציונית ירדה מסדר היום והעדרים חזרו הביתה. הבטיחות בדרכים הוא נושא חשוב מאוד. טוב שנשאר בוועדת הכלכלה. ניתן לו את תשומת הלב המרבית כדי שנטפל כולנו ביחד בהקטנת מספר הנפגעים בתאונות דרכים. אם אני יכול רק להמליץ כחבר, יש לך חבר בכיר בוועדה ושמו בועז טופורובסקי, שהנושא קרוב ללבו. הוא מחויב לנושא.

עדיין לא הקמתי ועדות משנה. אני רוצה לראות קודם כול איך חברי הכנסת יתפקדו.

אני מסכים עם דבריך. חוץ מזה, אנחנו בערב פגרה. בדרך כלל אני נוהג להקים ועדות משנה ממושב למושב, לא מעבר לזה.

תודה רבה לך. אני רוצה לסיים את נושא הוועדה המיוחדת לנושא סמים ואלכוהול. סמכויות הוועדה יהיו כדלקמן: הוועדה תעסוק בצמצום הנזקים החברתיים, הבריאותיים והאחרים שנגרמים משימוש בסמים מסוכנים ובאלכוהול, ובכלל זה בעניינים אלה: מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית לצמצום השימוש בסמים מסוכנים, טיפול ושיקום של מכורים לסמים מסוכנים ולאלכוהול, פעילות הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול, ושימוש מותר בקנביס לצרכים רפואיים. צריך להגיד לגבי המאבק באלימות שזה בהקשר של סמים ואלכוהול, כי זה לא נושא של מאבק באלימות בכלל.

בהקשר של סמים ואלכוהול. שימוש מותר בקנביס לצרכים רפואיים, ואם ירצו אז גם לגליזציה של תחום הקנביס, לאור הצעת החוק שעברה בקריאה הטרומית בשבוע שעבר במליאה. להכניס את זה בסמכויות או שהצעת החוק תעבור לשם? שימוש מותר בקנביס לצרכים רפואיים זה פן אחד, ויש עוד שימוש מותר בקנביס שהוועדה רשאית לדון בו. אפשר להוריד את המילים "לצרכים רפואיים".

מה השם של הוועדה? הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול. אני ממליץ על חברת הכנסת מיכל וונש קוטלר כיושבת-ראש הוועדה הזאת לתקופה של שנה, עד שיהיו חילופים עם הוועדה למעמד הילד. מי בעד ההצעה?

מי נגד? מי נמנע?

אין ההצעה להקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול אושרה.

אני מבקש רביזיה.

אני מברך ומאחל לך הרבה הצלחה.

נציגיהן על מנת שנוכל להכריז עליהם. אני מבקשת להודות על המחויבות והאחריות להתעסק בנושא החשוב הזה, וגם להציע לחברי בועז במסגרת הוועדה, לכשתוקם במסגרת ועדת הכלכלה, אני חושבת שיש חפיפה בין הנושאים ואשמח מאוד לעבודה משותפת בנושא.

תודה ובהצלחה. נצביע על הרביזיה בשעה 10:55. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 (מ/1329), בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה נגיף הקורונה

יש חשיבות רבה לכך שהצעת החוק הזאת תובא היום להצבעה בקריאה השנייה והשלישית. לפיכך אני מבקש מן החברים לאשר את הפטור.

אנחנו ניתקע בכל הסוגיה של חיבור מפעלים לגז טבעי. זה נושא חשוב ואסור לנו לעכב. גם כך משבר הקורונה מעכב אותנו בהרבה פרמטרים, לא נוסיף עוד פרמטר.

מישהו רוצה להתייחס? לא. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק הזאת? ירים את ידו. מי נגד?

פה אחד ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020

מועדים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף

אנחנו מדברים על הצעת חוק שביום חמישי פג תוקפה. כולנו מבינים שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לקבל החלטות מהר. אני מתייחסת כאן אולי גם לסעיף השני, אלא אם כן אדוני היושב-ראש ירצה בנפרד. היועצת המשפטית מחייבת אותנו לדון בכל בקשה בנפרד. טוב, נעשה את זה בנפרד. לכן אנחנו מבקשים, כדי שהיום נאשר את זה כבר בהכנה לקריאה השנייה והשלישית אחרי דיון בוועדה, לתת פטור מחובת הנחה. מישהו רוצה להתייחס?

מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד?

נמנעים, ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים),

7 בעד.

נעבור להצעת החוק הנוספת: הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש),

מדברים על מענק הסתגלות.

וזה יהיה זמני עד חודש יוני. כרגע אנחנו מתבקשים להאריך את זה לתקופה נוספת. כנראה נצטרך לפעול בהתאם להתפתחות הדברים. כרגע הצעד הזה מבורך מאוד ולכן אנחנו מבקשים כמה שיותר מהר לקבל החלטה בהתאם. מישהו רוצה להתייחס? זה באמת חשוב, בני 67. יש לי שאלה: מאריכים את זה כל פעם לתקופה נוספת של כמה זמן? זה תלוי. בחוק רשום עד סוף יוני, אבל אני יודעת שיש כבר החלטת ממשלה שמדברת על אמצע אוגוסט. חשוב מאוד תת את הוודאות הזאת לאנשים. המצוקה גדולה מאוד. על זה אנחנו מדברים. בוועדת העבודה והרווחה תיקנו את זה כבר עד אמצע אוגוסט. אם כך, מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד, 8 נגד, נמנעים, ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 אושרה.

נעבור לסעיף 3: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן),

בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. גור בליי לא נמצא פה. יושב-ראש הוועדה ביקש ממני את הבקשה, וכחבר הוועדה הוא ביקש שאני אנמק אותה,

כלומר בעוד יומיים. לכן צריך עוד השבוע להאריך את הסדר הדחייה ולמנוע החלת ההסדר בחוק החדש שהמדינה בכלל לא

לגבי סעיף 4 נחכה ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון שיגיע. הצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1335) נעבור לסעיף ה': בקשת הממשלה להקדמת

ולכן אנחנו צריכים למצוא פתרונות. אחד הפתרונות שוועדת החוקה ביקשה מן המדינה לבחון הוא קיום דיונים באולמות שליד בתי הסוהר, אבל אנחנו צריכים לעשות הכשרה של האולמות האלה מכיוון שהם כרגע לא עומדים בהוראות התו הסגול, למעט שניים. לכן עד שנמצא פתרון באולמות ליד בתי הסוהר או בהכשרה של אולמות אחרים בבתי משפט שלום וכדומה, אנחנו צריכים לאפשר גם קיום דיונים מרחוק, שזה מה שעשינו עד כה באמצעות התקש"ח. אציין שכל אסיר שיש דיון בעניינו באמצעי טכנולוגי רשאי לבקש מאוחר יותר לקיים את הדיון, כשזה יתאפשר, גם בנוכחותו. אנחנו מגנים כאן במקסימום על הזכויות, אבל חייבים לאפשר את הכלי הזה כדי לא לדחות דיונים עוד ועוד. תודה. עוד שאלות?

נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעה כפי שפורטה כרגע לקריאה ראשונה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש),

בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות", של חברת הכנסת סונדוס סאלח בנושא: "התערבות מיידית ומציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית", של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

ברק ברשותכם, נעבור לסעיף ו': בקשה לקביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר,

הנושא הראשון הוא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות", של חברת הכנסת

במליאה אושרה הצעה לסדר ונשמעו בקשות להעביר את הדיון לשתי ועדות: ועדת החינוך והוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. בבקשה, חבר הכנסת סונדוס סאלח. תודה. אני מבקשת להעביר את הנושא של פרשת הכדורגלנים והקטינות לוועדת החינוך,

בבקשה יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. הנושא הזה עוסק בליבת הפעילות של הוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי. ביקשתי להעביר את הדיון אל הוועדה משני טעמים.

אנחנו גם כך מחר מקיימים דיון, שיכול להיות שההצעה לסדר תהיה כבר דיון המשך בנושא הזה ספציפית, דווקא בנושא ההסברה הנדרשת במועדונים, לא רק של כדורגל וכדורסל, מתוך ראייה שהקבוצה הזאת של שחקנים בליגות העל מהווה מודל לחיקוי ודוגמה לצעירים. גם החוק למניעת הטרדה מינית, שמכוחו עולים הרבה מאוד נושאים שקשורים בהסברה, דווקא בתחומים האלה, שנמצא בסמכויות הוועדה, חייב להביא את הנושא הזה לדיון בוועדה. מהיכרותי כמי שהיה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בוועדת החינוך זה הופך להיות מין נושא נישה ועם פחות שיניים לעומת היכולת שלנו לייצר סביב זה מעקב ודיון. יושב-ראש ועדת החינוך רוצה להתייחס?

קודם כול, אני רוצה לברך על היוזמה החשובה הזאת, כמי שגם כיהנה בתפקיד ממונה על מניעת הטרדת מינית, וקצת להתחבר אל מה שאמר עכשיו חברי עודד פורר. מדובר בניצול לרעה של כוח. דבר ראשון שאני רוצה להעיר עליו, אולי כמשפטנית, הוא לגבי המילים שנבחרו פה: "פרשת הכדורגלנים והקטינות". המינוח אומלל בעיניי. אבל זו ההצעה לסדר שאושרה במליאה.

אני רק חושבת שצריך לשים לזה לב כי אנחנו בעצם מאשימים את הקורבנות. אנחנו לוקחים את מי שאנחנו רואים פה כמי שהשתמשו לרעה בכוח נגדן, וזה הקטינות, ושמים אותן כאילו כאשמות. אם אפשר לשקול לשנות את המינוח.

אני חושבת שצריך לתת את הדעת על המינוח. לגבי ההתלבטות בין שתי הוועדות, רק אומר לחברי עודד פורר, נכון שמעמד האישה פה הוא הדבר שתמיד בולט לעין, אבל זה חלק מן הבעיה, מכיוון שזה נושא של כולנו. זה נושא של גברים ונשים וקטינים ובגירים. הוועדה לקידום מעמד האישה נוגעת בדיוק בזה. אבל זה קשור לחינוך והסברה. אבל הוועדה למעמד האישה גם לא נוגעת רק לאישה. מעמד האישה נוגע לחברה הישראלית כולה. גם חינוך, תרבות וספורט נוגע לכולם. אנחנו מתמקדים כאן לא במעמד של האישה אלא בפשעים שנעשו בפרשה, במעשה של הכדורגלנים נגד הקטינות. ואם הם לא היו כדורגלנים והם היו עושים את זה? ניצול כל מעמד חברתי-תרבותי. אם היה מדובר במנהלי חברות בבורסה אז הייתם שמים את זה בוועדת הכספים? או סתם מישהו לא מפורסם שלא יודעים מי הוא. אם אני יכולה לחדד את מה שניסיתי לומר. הנושא של חינוך, זאת אומרת: הטרדה מינית היא שימוש לרעה בכוח. המין הוא הצהוב שבזה. זה שימוש לרעה בכוח. אני מסכימה ומבינה שאם זה היה חברות עדיין אני חושבת שהכלים המניעתיים נמצאים בחינוך. ככל שאנחנו נדע לחדד את הכלים המניעתיים האלה בחינוך, ואולי להתעלות מעל הנושא הספציפי בספורט או בכלכלה או בחברות - - - אני מסכים, אבל במקרה הזה להגיד: החינוך עוד 30 שנה נידרש לזה? חברת הכנסת ח'טיב יאסין ביקשה לדבר. בוקר טוב לכולם. למרות שזה נוגע לסוגיה כאילו מגדרית, שנוגעת גם לגברים וגם לנשים, מכיוון שאנחנו מדברים על קטינות, לכן אני חושבת שעניין ההסברה והעלאת המודעות צריך להתחיל במשרד החינוך. מן המקום הזה אולי יש עדיפות-יתר לחינוך. מצד שני, אני נוטה להסכים שכל הסוגיה של ניצול מיני זה מעמד האישה. אבל פה מדובר על קטינות שנמצאות בתוך מערכת החינוך וזה הזמן לחנך גם את הילדים וגם את הבנות, אבל בעיקר אם אנחנו רוצים משהו באופן מידי שיגיע ישירות לילדות בתוך בתי הספר. זו הדעה שלי. שמעתי שמחר עודד פורר מקיים דיון בנושא בנפרד. חשבתי לעשות איזו פשרה ושאת הדיון מחר תפתח סונדוס סאלח, היוזמת של ההצעה לסדר.

לכן אני מבקש מכל חברי הוועדה - - - מה זה "תפתח אותו"? כמקובל בכנסת. עודד, אתה חבר כנסת ותיק. כאשר יש לך בקשה לדיון מסוים, הראשון שביקש אותו הוא הפותח. היא ביקשה. אבל היה מישהו שביקש ועל סמך זה קבעתי את הדיון. אז היא תדבר אחר כך. היא לא יכולה לדבר שנייה? היות ולא הגענו לעמק השווה, מן הדין שתקנון הכנסת והנורמה בכנסת הם שיהיו. נושא שנוגע לכדורגל, גם לפגיעה, גם לפגיעה בקטינות זה ועדת החינוך, התרבות והספורט. תעשה את הדיון שלך מחר. אני מבקש שחברי הכנסת יעשו את מה שמקובל יצביעו בעד העברת הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט. יושב-ראש ועדת החינוך יסכם את הדיון ואז נעבור להצבעה. בוקר טוב. אני חושב שיש פה דיון מהותי חשוב איפה זה אמור להתקיים. נראה לי שברור לכולנו שזה נוגע גם לסוגיות כלליות של מעמד האישה בחברה הישראלית. ברור שכאשר אנחנו מתייחסים לסוגיה כזאת אז היא קשורה מאוד בחינוך, אין דבר יותר רלוונטי מלהתעסק בזה. גם אם הוועדה הזאת הייתה בלי ספורט, בעיני נכון יותר לקיים דיון חינוכי מעמיק על האופן שבו ספורטאים מתנהלים ביחס לכוח שיש להם ואיך הם משתמשים בו ולא מנצלים אותו לרעה. אני חייב להגיד שאני גם קשוב לקולות שעולים פה ונראה לי שיש רוב די מובהק לצורך לקיים את הדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשותי. לכן אני מוכן ואשמח לנהל את הדיון החשוב הזה. נראה לי שזאת ההחלטה הנכונה. יש לי שאלה: אין דרך לערוך באיזו צורה דיון אחד משותף? אשמח להיות בקשר עם עודד פורר מחר אחרי הדיון ועם סונדוס סאלח.

שהדיון מחר מתקדם לפסים פרקטיים - - - אשמח לדון על הנושא הזה בשתי הוועדות. זה נושא חשוב. הדיון מחר בוועדה לקידום מעמד האישה יתקיים בכל מקרה. לא אבטל את הדיון בגלל שיש הצעה לסדר. אסכם את הנושא הזה. תמיד טוב לעשות דיונים משותפים של ועדות, זה תמיד נחמד וטוב ואפשר לשקול את זה. גם תקנון הכנסת מאפשר לקיים דיונים מקבילים בנושאים דומים בשתי ועדות שונות. ככל שהדבר מקובל עליכם, עלו פה שתי הצעות, אחת לוועדת החינוך, של מציעת הבקשה בהסכמת יושב-ראש הוועדה, ואחת של יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, שעורך דיון מקביל, אחר אבל באותו נושא בוועדתו. אלה שתי ההצעות שעולות להצבעה. אעלה את הבקשה כפי שהציעה מבקשת הבקשה. מי בעד להעביר את הדיון בהצעה לסדר לוועדת החינוך? ירים את ידו. מי נגד?

7 נגד, 2 נמנעים, אין ההצעה להעברת הדיון בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות" לוועדת החינוך, התרבות והספורט אושרה. 7 בעד, 2 נגד, אין נמנעים.

אנחנו עוברים להצעה השנייה בנושא: "התערבות מיידית ומציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית", של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, משה ארבל וקרן ברק. בבקשה חברת הכנסת ח'טיב יאסין. שלום לכולם. אני מבקשת להעביר את הדיון בנושא הזה לוועדה לקידום מעמד האישה. הנושא חשוב מאוד ורלוונטי. לא צריך לחזור על כל הדברים שעליהם דיברנו קודם גם במליאה. נושא רצח נשים בחברה הישראלית עולה וגובר. בתקופת הקורונה עוד יותר. בממוצע כל שבועיים נרצחת אישה וזה מחייב פתרונות כוללים ברמה גם של הנשים וגם של הגברים, ברמה הטיפולים, ברמת הקצאת משאבים, ברמת קביעת תוכניות מגובות תקציבים, ברבדים של טיפול דרך רווחה ודרך חינוך ודרך תוכניות שיקומיות. תודה. יושב-ראש הוועדה רוצה להתייחס?

גם אנחנו תומכים.

מישהו רוצה לטעון שזה יעבור לוועדת העבודה,

למען האמת, גם אני חושב שראוי שזה יגיע לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. מי בעד העברת ההצעה לסדר לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי? ירים את ידו.

הצבעה בעד, פה אחד ההצעה להעברת הדיון בנושא: "התערבות מיידית למציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית" לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אושרה. יש פה הצבעה פה אחד. ההצעה אושרה. בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1334), בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון אנחנו נעבור לבקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת דיון לפני הקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה),

אנחנו בדיון אחר.

את זה אני אישרתי. יריב לוין - - - אני גם אלך אליו. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לחלק המפוצל, כדי לאפשר עוד היום להעביר חלק מהצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, ובשבועיים הקרובים נדון על כל הסדר החקיקה הראשית. תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? אני אמנם מן האופוזיציה, פה זה קצת מצחיק, אבל אני חושבת שצריך לעשות את זה. אני חושב שזה חוק איום ונורא. כפי שדיברתי על זה כאן בוועדה ודיברתי על זה גם במליאה, אין שום סיבה, ולא סתם ראש השב"כ מתנגד לזה. אין שום סיבה שניתן לשב"כ סמכות לעקוב אחרי אזרחי מדינת ישראל. הסברתי את זה גם בפעם הקודמת. אפשר להחליף את המילה קורונה כמצב חירום בתאונות דרכים, באלימות במשפחה, באלימות כלפי נשים, בשוחד, בגנבה, ברצח ובעוד הרבה דברים ולהסביר למה השב"כ צריך לעקוב אחרי אזרחי מדינת ישראל. לדעתי החוק הזה הוא צעד איום ונורא בדמוקרטיה הישראלית ואני לא חושב שהוועדה הזאת צריכה לתת יד לאיזשהו קיצור של איזשהו משהו בחוק כזה איום ונורא. אני חושב שכנסת ישראל לא צריכה לתת לזה יד, בטח כשראש השב"כ אמר בעצמו שיש דברים יותר מידתיים שאפשר לעשות למען בריאות וביטחון במדינת ישראל. אתה מבין שהנושא הזה מציל חיים. יש דרכים אחרות להציל חיים. הרי גם אם השב"כ עכשיו יעקוב אחרי כל אזרחי מדינת ישראל לוודא שהם לא נוסעים מעל המהירות המותרת זה גם מציל חיים, וגם אם עכשיו הוא יעקוב אחרי כל אזרחי מדינת ישראל בשביל לראות שאף אחד לא חושב לרצוח מישהו זה גם מציל חיים, וגם אם הוא יעקוב אחרי כל אזרחי מדינת ישראל בשביל לראות שאף אחד לא מכה מישהו במשפחה שלו או שלה זה גם מציל חיים. זה וזה וזה מצילים חיים, זה וזה וזה הם לא סיבה לתת לשירות ביטחון כללי במדינת ישראל איזו הרשאה לעקוב אחר האזרחים שלה. לפני ההצבעה אני רוצה על זה התייעצות סיעתית. נצא ל-5 דקות התייעצות סיעתית. נתכנס שוב ב-10:52.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות,

הראשונה: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 (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336) אני מחדש את הישיבה.

מבקש לעבור לסעיף ה2: בקשת הממשלה להקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה

עו"ד טל וינר שילה ממשרד הבריאות איתנו בזום? בוקר טוב.

אני חוזרת ואומרת: המטרה היא למנוע הדבקה והתפשטות מחודשת של הנגיף. יכול להיות שיש אי-ציות להוראות בגלל שאף אחד לא מבין את ההוראות, שאין אחידות, אין איזו מדיניות ברורה, ואולי הבעיה היא לא האכיפה? (היו"ר טלי פלוסקוב) מדובר בסעיף של אי-עטיית המסכה, שאני חושבת שזה מובן לכולם, וגם ההוראות שנועדו לבעלי העסקים זה עיקר הפיקוח. אני חוזרת שוב: מדובר בסעיפים שנועדו לבעלי העסקים, שיש להם הוראות. יש לנו גם מוקד ומי שההוראות לא ברורות לו יכול לפנות אליו. מדובר על אי-עטיית המסכה והעלאת הקנס מ-200 ל-500 שקלים. אני חושבת שכל הנושא המסכה מדוברר היטב וידוע לכולנו שצריך לעטות אותה. יש לזה חשיבות רבה מאוד. זו בעצם הסיבה לדחיפות? כמובן. יש שאלות לחברי הכנסת? אין לי שאלות, יש לי התייחסות. אני חושב שזה שאנחנו מתמקדים כאן באכיפה ובהגבלות על אזרחי מדינת ישראל, זה גם נוגע לסעיף הקודם, זה פשוט לא נכון. אני מצפה מן הממשלה שתביא נושאים לדיון מהיר ולהקדמת החלטות בסעיפים שעוזרים לאזרחי מדינת ישראל. אי אפשר לבוא בטענות לאזרחי מדינת ישראל שיום אחד אומרים להם: תקיימו אירוע עם 50 איש, יום אחר אומרים להם: 250 איש, יום אחר אומרים אולי: 20 איש. מחכים ליום שישי כדי לדעת מה קורה ביום ראשון, ביום שישי אומרים להם: במוצ"ש, ואחר כך אזרחי ישראל פשוט לא סומכים על קובעי המדיניות ולא סומכים על הממשלה ועל משרד הבריאות. הבעיה היא לא האכיפה. הבעיה היא הסברה נכונה והמדיניות הנכונה לאזרחי מדינת ישראל. ועובדה שכאשר בהתחלה לא היו כל החוקים האלה וביקשו מאזרחי מדינת ישראל לשנות לחלוטין את התנהגותם הם עשו את זה בצורה מעוררת כבוד ומוצלחת. לא צריך חוקים שמצרים ומטילים קנסות על אזרחי מדינת ישראל. צריך מנהיגות, וזה מה שחסר במשבר הזה. לפני ההצבעה אני רוצה התייעצות סיעתית. יש עכשיו קוורום? לא, כרגע אין קוורום. כפי שאתם מבינים, בלי קוורום אנחנו לא יכולים. אפשר לעשות הפסקה לצורך התייעצות סיעתית. ממילא אין קוורום. נשאר לנו סעיף אחד שהייתי מבקשת בינתיים לאשר אותו: סעיף 4. אבל אין קוורום. הוא לא מצריך קוורום. (היו"ר איתן גינזבורג) בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה

128 אנשים נהרגו בדרכים מתחילת השנה, 16 אנשים נהרגו בדרכים בחודש יוני. אלה לא אנשים שנהרגו סתם אלא הם אנשים שיכולנו למנוע את ההרג שלהם, יכולנו למנוע את המוות שלהם. יש היום מערכות בטיחות ויש היום טכנולוגיה ויש דרכים להגיע לאנשים ולמנוע את המוות המיותר הזה. לכן הבקשה שלי היא להוסיף את נושא הבטיחות בדרכים לוועדה הזאת ולטפל בזה באופן הדוק ורציני יותר מאשר זה מטופל כעת תודה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד, 1 נגד,

נמנעים, אין הרביזיה על הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול לא אושרה. 1 בעד, 4 נגד הרביזיה. הרביזיה לא התקבלה. אני רוצה לברך את חברתי חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש על ההמלצה לשמש כיושבת-ראש הוועדה

ואלכוהול, ואני בטוחה שהיא תוביל את הוועדה באופן הראוי והמקצועי ביותר.

אני מצטרף לברכות